אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת העלייה והקליטה, היום יום שני ז' בתמוז תשפ"ג, 26 ביוני 2023, הנושא הוא דיון חירום נוכח המשבר ברוסיה, ולפני כן אני זימנתי את הדיון המיוחד הזה נוכח יום ההולדת של שלומית מנהלת הוועדה, מגיע לה מזל טוב, חייב לומר, המנהלת הכי מסורה של כל הוועדות בכנסת, ללא ספק. נחזור לעניין, הדיון הוא דיון חירום נוכח אירועי סוף השבוע ברוסיה, שמצטרפים למשבר בין רוסיה ואוקראינה שמשליך על כלל האוכלוסייה שם, על הקהילה היהודית, על אזרחים שנמצאים שם ועל המשמעויות שלהם מול מדינת ישראל, בטח בהקשר של עלייה וקליטה. צריך לזכור שלפחות בהערכות של משרד החוץ שפורסמו גם באמצעי התקשורת הגלויים, מדובר על בין 60,000-70,000 אזרחים ישראלים שחיים שם, וסדר גודל של כ-500,000 זכאי חוק שבות שמדינת ישראל מחויבת להם, לביטחונם וליכולת שלהם לעלות ארצה, או לחזור לישראל. אנחנו נבקש גם להבין מהגורמים הנוגעים בדבר וסקירת מצב על המצב שם, וגם מה הערכות של משרדי הממשלה, בעיקר משרד העלייה והקליטה ורשות האוכלוסין לסיוע והערכות לחזרתם, או לעלייתם של העולים. אני רק אדגיש בהתחלה לכל מי שנוכח כאן, הדיון הוא דיון פומבי ומשודר,

וככל שיש דברים שאתם רוצים שיהיו חסויים אז תשמרו אותם ואחר כך נגיד אותם אולי בדיון אישי, אבל בגדול מדובר פה בדיון פומבי על כל המשמעויות שלו. אדגיש דבר נוסף, הדיון לא עוסק במצב הפנימי ברוסיה, אנחנו לא מתערבים בו ואנחנו לא חלק ממה שקורה שם, אנחנו בסך הכל מדינה שהיא המקלט לעם היהודי, והבית הלאומי של העם היהודי באשר הוא, בכל מקום, בטח בעתות של כל מי שמרגיש לפעמים את הקרקע קצת רועדת לו מתחת לרגליים, אנחנו רוצים שאנחנו נהיה העדיפות הראשונה שלו להגיע, מתוך רצון של מדינת העם היהודי שקולטת עלייה. בהקשר לקליטת עלייה יש כמה צעדים שנעשו בניגוד לדעתי, ובניגוד לדעת הוועדה, שנעשו על ידי משרד העלייה והקליטה ורשות האוכלוסין, אני הייתי מצפה שיוחזרו לאחור, הראשון הוא ביטול מענק ההסתגלות, שהוא נדרש מאוד מאוד לעלייה הזו, צריך לזכור שמי שמגיע משם לא יכול הרבה פעמים להעביר את הכספים והמשאבים שלו, הרבה פעמים זו גם עלייה שהיא עלייה מהירה, זו לא עלייה שעושים הכנה של חצי שנה או שנה, אתה מוכר את הרכוש שלך או שמתארגן מהבחינה הזו, ובטח בתקופה הזו אני מעריך שבשבועות הקרובים אנחנו נראה עלייה יותר מהירה במובנים האלו, וכמובן שמשרדי הממשלה צריכים להיערך. לנוכח זאת, גם הצמצום בתקציבי עידוד העלייה וככל שהם השפיעו על הפעילות, גם אותם נבקש לדעת. אני רוצה להתחיל את הדיון, אני אתחיל אותו אולי עם נתיב לגבי מה קורה, מה המצב שם? טוב, עברנו כ-24 שעות שבהחלט ערערו את הביטחון של אזרחי רוסיה, אין ספק שחלק מהאזרחים אלו גם טועני זכאות, וזכאי חוק השבות. היינו בימי שישי, שבת וראשון, בראשון עדיין השגרירויות סגורות והבוקר בדקנו נתונים , עדיין לא ראינו שינוי בנתונים, אבל צריך להבין שרישום זה לא לרשום שם, אלא זה הגשה של מסמכים ושאלון מקוון, זה לוקח זמן, אני חושבת שאנחנו נהיה יותר חכמים בעוד מספר ימים לראות האם יש באמת פאניקה - - - של עלייה, אבל גם ככה אנחנו נמצאים בתורים לא קצרים ברוסיה בוודאי, במולדובה כמעט ולא, המענה שאנחנו נותנים זה במעטפת בקו אסיה, אנחנו נמצאים בשיא כוח אדם בחו"ל, מקסימום הקונסולים שיכולנו לשלוח, שלחנו, עכשיו אנחנו מוגבלים רק מבחינת מקום וקבלת קהל, משום שמקום קבלת הקהל הוא רק בשגרירויות וקונסוליות.

אנחנו נמצאים בקבלת קהל במטה, גם כאלו שמשנים מעמד פה, גם לאנשים חשובים מאוד אנחנו מוגבלים, יש לנו כחמישה חדרי קונסולים פלוס אותם קונסולים שמקבלים בנקודות החירום של המשרד לעלייה וקליטה. מבחינתנו אנחנו ערוכים מבחינת כוח אדם לחלוטין, הבעיה שלנו זה מקום, ככל שיש לנו יותר מקום לשלוח קונסולים לקבלת קהל זה מהווה פתרון. מקום שם? מקום שם לא ניתן לפתרון כמו שאמרתי, מקום פה הפתרון שלנו זה במשרדים של עלייה וקליטה, אם יואל יסכים אני מוכנה גם להושיב אצלו ברשות האוכלוסין קונסולים. היינו גם במלונות, אני צריכה מקום, אנשים יש - - - כן אבל המלונות לא רלוונטיים לאזרחי רוסיה, הם היו רלוונטיים למי שיצא אז מאוקראינה. את מדברת על קונסול נייד בחו"ל?

אנחנו שולחים, אבל זה מענה לפריפריה, אם אני מגיע והקונסול מגיע, יש תור של כ-200 ואם הוא מסיים אותו,

עדיין יש לנו כשמונה חודשי המתנה במוסקבה ובסנט פטרבורג, שלא קשורים לחברובסק, לנובו, שם אנחנו נותנים מענה קונסול נייד, שם אין תורים ארוכים, התורים הארוכים הם מוסקבה וסנט פטרבורג שזה שגרירות וקונסוליה, ואי אפשר במלונות שם,

אוקי, מישהו נוסף מנתיב שרוצה להתייחס? ובעצם לכם אין גישה לאזרחים ישראלים ששוהים שם? לא לחלוטין לא, קרן פה והיא תוכל לספר. שלום, קרן כהן-גת ממשרד החוץ. לגבי ישראלים אנחנו מעריכים שיש בערך בין 60,000-70,000 ישראלים שחיים ברוסיה, אנחנו מדברים על אנשים שמחזיקים דרכון ישראלי, לא משנה לנו באיזו דרך הם קיבלו אותו. אנחנו לא רואים כאן - - - מחזיקים תעודת זהות ישראלית, לא בהכרח שהם מחזיקים דרכון. כן נכון, מספר זהות ישראלי. אזרחי ישראל, כמו שיש כמיליון להערכתנו בארצות הברית. אנחנו לא רואים כרגע עלייה דרמטית בפניות, היו בימים האחרונים בתוך שבת והיום בבוקר קצת, היו מעט טלפונים וכן הייתה עלייה ברמת הפניות, אבל זה לא גל פניות משמעותי, וגם ככל שהמצב נרגע אז אנחנו רואים שגם הפניות אלינו ירדו. אנחנו עדיין צופים שככל שהמצב יישאר בסטרס כמו התחושה שיש שם, סך כל הפניות יעלו. אנחנו ערוכים לדברים האלו מבחינת התמודדות של הנציגות, אנחנו שולחים חומרים, תעודות נדרשות וכדומה, ואם יהיה צורך גם בשיגור של עוד כוח אדם זה גם בתוך תהליך וטיפול, אבל אנחנו לא מרגישים לחץ משמעותי, היינו גם בקשר עם גורמים בקהילות יהודיות ברחבי רוסיה, עם הנציגים שלנו גם בסנט פטרבורג וגם במוסקבה שיצרו קשרים, דיברו ושוחחו, הדברים נראים כאילו יש שם סוג של רגיעה.

משרד העלייה והקליטה

שלום לכולם, אנחנו במשרד גם קיימנו ישיבה עם המנכ"ל וכל הסמנכ"לים, ישיבה של בחינת התהליכים אצלנו, וככל שהמצב באמת יתגבר ותהיה נהירה לארץ חזרה של אותם 60,000 אנשים, או כאלו שרוצים להתאזרח בישראל אז אנחנו במשרד יודעים להתארגן במהירות הנדרשת, עשינו את זה בעבר, בשנתיים וחצי האחרונות, ואנחנו נדע להתארגן גם לצורך זה. היום אנחנו עסוקים בשיפור ושכלול תהליכי עבודה שלנו ובחינת תהליכי עבודה, הורדה של בירוקרטיה, עובדים על חומרי הסברה בשפה רוסית, בשביל להיות נכונים ומוכנים לתת שירות גם ברמה היברידית באופן מקוון, וגם לשכלל ולשפר את השירות שניתן באופן פרונטלי. כלל שיהיה צורך אנחנו נדע - - - מה לגבי מרכזי ONE STOP SHOP ? קודם כל אני רוצה לומר בנוגע למה שדלי דיברה עליו, כמובן שאנחנו בקשר יום יומי גם עם נתיב, גם עם רשות האוכלוסין וגם עם הסוכנות היהודית, כולנו כאן מרושתים ויודעים מה קורה. כמסוכם, לפי החלטת השר אצלך בוועדה כבוד היו"ר, נתנו את אפשרות גם למי שעלה מרוסיה עד לתאריך ה-29 במאי לקבל שירות ב-ONE STOP SHOP עד סוף החודש הזה, אנחנו רואים ירידה משמעותית ממש, גם לפני זה, וגם אחרי ה-29 במאי, רואים ירידה בביקוש ל-ONE STOP SHOP, אין שם אוקראינים בטוח וגם לא יוצאי רוסיה, אנחנו - - - אגב השאלה היא אם פרסמתם את זה? כן פרסמנו באתר, וגם יפרסמו באמצעות הוועדה, רק הבוקר החלטנו לסגור עוד שתי נקודות ליום רביעי כי אין ביקוש, מהתאריך ה-1 ביולי אנחנו נישאר עם נקודה אחת שתהיה פתוחה בארץ.

עוד לא קיבלנו החלטה, אנחנו בדיונים גם עם רשות האוכלוסין וגם בנינו לראות איפה פחות עמוס ואנחנו כן יכולים לתת את השירות הזה, אני מאמינה שזה לא יהיה בתל אביב כי תל אביב זו לשכה מאוד עמוסה,

בין חדרה לאשדוד. ככל שיהיה צורך אנחנו נבחן, אנחנו יודעים לעשות את זה, יודעים להתארגן בהתאם, גם עם נתיב, גם עם רשות האוכלוסין, גם עם הסוכנות היהודית, אנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו את זה - - - תראו אם יש כשמונה חודשי המתנה במוסקה ובסנט פטרבורג, המשמעות היא שיש מספר גדול של ממתינים, אני לא יודע כמה ממתינים, שמונה חודשי המתנה זה אלפים. אני מניח שאם הם היו יודעים שיש להם את האופציה לבוא לפה ולעשות פה את שינוי המעמד - - - כ- 13,000 משפחות. אם הם היו יודעים שיש להם אפשרות להגיע לכאן, ולעשות את שינוי המעמד כאן הם היו מגיעים חלקם? זה היה מקצר את התור שם? המסלול הירוק הופסק עכשיו, לא נותנים לאף אחד מסלול ירוק שם. לא אבל אנחנו בנתב"ג אז אלו שכן מגיעים - - - אלו שמגיעים מעצמם כן, השאלה אם הם יודעים. בעבר מה שהיה היה מסודר, היה מסלול ירוק ובן אדם היה עובר בדיקה ראשונית, היו אומרים לו יש לך, סע לארץ ושם תוך פרק זמן קצר יטפלו בך ב-ONE STOP SHOP. זה רק בתקופת החירום. מה זה תקופת חירום היא נמשכה עד לחודש - - - לשיטתנו עכשיו אנחנו בתקופת חירום,

היום זה הופסק, אין תהליך כזה של מסלול ירוק. אני אסביר, אני נתתי הנחייה לא להפסיק, הם עושים את ה-GO NO GO, הבעיה של ה-GO NO GO היא המשך הטיפול של הסוכנות היהודית, הם צריכים להירשם לטיסה, צריכים להביא אותם לפה והם צריכים להתקבל ב-ONE STOP SHOP, כיוון - - - זו האחריות שלך להטיס? אני ממשיכה לעשות, מה קורה - - - הסוכנות ממשיכה להטיס. אז קודם כל רק ניתן עדכון לגבי יום ראשון, אתמול פתחנו את המרכז שלנו, את הקול סנטר ברוסיה, אכן לא הייתה איזו התנפלות מטורפת, היו מספרים דומים אולי קצת יותר מיום רגיל, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו כמובן ערוכים לבחון את כל ההתפתחויות במידה והמצב יחמיר, יש גם דברים אחרים שגם הוצגו לך עודד שלא נפרט פה, לגבי תוכניות לעתיד. כרגע, מעכשיו ועד סוף חודש יולי מתוכננים לעלות מרוסיה, כ-2,040 איש שמשובצים כבר לטיסות אצלנו, מסוף יולי ועד - - - כ-2,040 אנשים, יש מהם ב-GO NO GO או שכולם סיימו כבר את התהליך מול נתיב? את זה לא כתוב לי פה,

לא קיבלתי את המידע הזה, אני צריך לבדוק אותו. תראו זו השאלה, אני אסביר לכם, כשאנחנו מדברים על מצב חירום, הרי מה הייתה הטענה שלנו לאורך כל הדרך, הטענה שלנו הייתה שהמצב לא השתנה שם לטובה ברמה כזו שמצריך את צמצום ההיערכות כאן, עדיין צומצמה ההיערכות, המשמעות היא שפחות אנשים באים, פחות אנשים באים ומנצלים את המסלול הזה. אנחנו מדברים על כ-13,000 משפחות שממתינות בתור בסנט פטרסבורג ובמוסקבה, המשמעות היא שהן לא באות לכאן, אם היה מנגנון GO NO GO, מסלול ירוק שהם יודעים שהם יכולים לבוא לכאן ולעשות פה את כל הליך שינוי המעמד, אני מניח שחלק נכבד מהם לא היה מחכה כשמונה חודשים, אלא היה מסיים את התהליך מתוך הבנה שהקרקע שם לא כל כך יציבה, זה לא משנה אם האירוע של סוף השבוע הסתיים או לא, ברור לכולם שהמצב שם הוא לא ברור במובנים האלו, בטח למי שחי שם, ואז הם אומרים לעצמם אנחנו באים לכאן. מנגנון ה-GO NO GO נמשך מבחינת נתיב שאמורים לתת את האישורים, השלב השני הוא אצלכם מבחינת הטיסה לישראל, השאלה היא האם אתם משבצים ב-GO NO GO טיסה לישראל או לא? לגבי ה-GO NO GO מתוך ה-2,040 אנשים אני אבדוק מי מתוכם ב-GO NO GO ומי בוויזה רגילה, אני גם יכול לומר שמסוף יולי - - - היום אני קיבלתי GO מנתיב, אני פונה לסוכנות היהודית, מה התשובה שאני אקבל, יתנו לי טיסה או שלא יתנו לי טיסה?

אין לך עוד אשרת עלייה של נתיב, מסלול ירוק מה שנקרא, תטיסו אותו או לא? אני אברר את זה. מאחר וזה הדיון, צא החוצה ל-10 דקות, תעשה טלפונים ותחזור. השאלה היא על מישהו שאין לו אשרת עלייה, אבל יש לו את האישור הראשוני של המסלול הירוק? כדי לעשות פה את שינוי המעמד, שזו המשמעות של עליית החירום, זה מה שהיה עד חודש אפריל, כתוצאה מהחלטת קבינט עלייה וקליטה בממשלה הקודמת, וזה גם נראה לי הגיוני כש-13,000 אנשים ממתינים שם במצב כזה, אנחנו באירוע אחר. שמעון כהן מאופק ישראל. רגע אני רוצה להוסיף, נניח שהם הגיעו, אכן יש טיסות ל-GO NO GO והם הגיעו לפה, מה שקורה בעצם שהם חוזרים למסלול הקודם. רגע אנחנו עוד לא הגענו לפה, תכף נגיע לפה, אנחנו עדיין לא טסנו, אנחנו עדיין במוסקבה או בסנט פטרסבורג. כן, שמעון כהן, מנכ"ל אופק ישראלי. אני אוסיף שתי נקודות, יש צו גיוס מגיל 18 עד גיל 60 שהם אמורים לקבל את הבקשה באזור האישי שלהם, זה אומר שזו חסימה ועכשיו זה יצא, מה אומר שזה מייצר תהליך שאנשים כן ירצו לעלות לארץ. לא הבנתי סליחה. יש ברוסיה צו גיוס מגיל 18 עד גיל 60, למעשה הממשל המקומי לא מחויבים לייצר עדכון וזה אומר שבשבועות הקרובים זה ייצור שדולה אחת, זה טריגר לעזיבה, ומרבית העוזבים עוזבים לגרוזיה, למקומות אחרים ולא לכאן, כי הם מקבלים את האינפורמציה דרך האנשים שנמצאים פה שזה לא קל להיקלט כאן, קחו את זה בחשבון כי כל המערך השתנה, גם האישורים שהם צריכים להביא, גם התהליכים שהם צריכים לחכות, הם מעדיפים לא לחכות שם, הם עוברים במעברים. כן, הם מעדיפים לצאת משם בכל מקרה. בטביליסי נבנו כ-30,000 עסקים ממי שיצא מרוסיה, חלקם יכלו להיבנות פה בארץ כמו הייטק והרבה דברים נוספים, ובהרבה מדינות מסביב, זו רק דוגמה אחת. כן, הגל שיהיה לא יהיה כמו שהיה עד עכשיו, אבל כן יהיה גל של יציאה משם, כי הם מבינים שאם לא הם יצטרכו להתגייס לצבא. משרד העלייה והקליטה, בהנחה ויחזרו למסלול ה-GO NO GO המשמעות היא שהמספרים פה עולים ויעלו, לא סביר ששם יש כ-13,000 משפחות שממתינות ופה אין. זה אומר שיש

הוציא מכתב בתקשורת שזה נגמר אז ברור שאנשים לא באים, אם רוצים להחזיר את זה, צריך להודיע שזה חזר, אי אפשר לעשות את זה ככה בהיחבא, וחוץ מזה שזה לא חזר, אני לא מבין מה קורה מתאריך ה-1 ביולי? לא חזר, מבחינת משרד העלייה והקליטה המצב שם משתפר, בעצם עולה מרוסיה עובר את אותו מסלול שצריך לעבור עולה מכל מדינה אחרת בעולם, לא נראה לכם סביר שצריך לייצר היערכות אחרת? מבחינתנו אנחנו יוצרים היערכות אחרת, אנחנו יודעים לעשות את זה כמו שדלי אמרה, עשינו ישיבה ואמרנו אם X,

Z יקרו אנחנו נעשה היערכות

את אומרת אם נראה שהם באים לפה בהמוניהם, אבל את לא מאפשרת להם לבוא לפה בהמונים. כי כרגע אין שום מצב חירום. יש שם כ-13,000 משפחות שממתינות, אין שם מצב חירום לשיטת משרד הקליטה והעלייה ברוסיה? המצב הוא זהה למצב במדינות המערב? כרגע לא משהו חריג ושונה ממה שהיה לפני, זה לא השתנה לרעה, יש עדיין את אותו מצב שהיה לפני חודש.

לפי משרד העלייה והקליטה המצב ברוסיה לא השתנה לרעה עבורם. בחודש האחרון. לא משבת, בואי נדבר על שבת האחרונה. אבל הנה גם הם מדווחים שאין שום שינוי בפניות או אנשים שבהיסטריה. קרה שם בשבת משהו, את יודעת מה קרה? אני עקבתי, אדוני היו"ר, היתרון שלי פה זה שאני יודעת לקרוא ברוסית, אתם יודעים שכרטיסי הטיסות עכשיו ברוסיה בגלל אירועי שבת עלו במאות או אלפי אחוזים?

היתרון שלי שאני קוראת ברוסית, אולי משרד העלייה והקליטה צריכים גם לקחת שיעורים, תוצאה מידית של אירועי שבת, לא מהחודש האחרון, מאירועי שבת, היא שכרטיסי הטיסות מרוסיה עלו באלפי אחוזים במחירים, אנשים קנו כרטיסים בכל מחיר. הם נסעו לכל מקום, לאן שהיה כרטיס טיסה. לא השאלה היא אם אנחנו חושבים שהם ייסעו לכאן? זכאי חוק שבות. זאת אומרת שכרגע הם נסעו לכל מקום העיקר בשביל לעזוב את המדינה.

שוב פעם אני לא אעשה פה שיעורי היסטוריה לאף אחד, אבל אם אתם חושבים שזה נגמר אתם מטעים וטועים, ולא למדתם היסטוריה כנראה, זה לא שזה לא נגמר, זה עוד לא התחיל, איך שאנחנו מכירים את הדינמיקה, מכירים את ההיסטוריה ומכירים את דפוסי ההתנהגות, יהיו שם עוד התפתחויות כי דברים כאלו לא מסתיימים בצורה כזו כמו שאורית סטרוק התנצלה ונגמר, זה לא המצב וזו לא המדינה. אדוני היו"ר, שוב פעם, אנשים באים ומסתכלים עליהם שהם כאילו באו בשביל דרכון, כבר לא אבל עדיין, משרד הפנים רואה בהם מטרד כי הם תופסים תורים, הרי הם תוספים תורים נכון? צריך לתת להם שירות, אז הם מפריעים מאוד לעבודה תקינה, אזרח בדרך כלל מאוד מפריע - - - , הם מאוד מפריעים כי הם מעמיסים, במעבר הגבולות אין מספיק עובדים אז גם שם מתלוננים שכל מי שבא ואומרים אנחנו עולים זה מעמיס עליהם, לאולפנים אין יחסי ציבור, מצוין, למה אנחנו מצפים? אגיד לכם משהו, עם כל מה שאמרתי ואנחנו לא בסדר, אנחנו כמדינה לא בסדר, כל מי שיושב פה בחדר ובעיקר מי שלא יושב פה בחדר, הוא שכח מאיפה הוא בא, והוא חי בחטא היוהרה או שנאת זרים, אני לא יודעת מה זה, אבל הם עדיין יבואו, הם עדיין יבואו אולי לא במספרים שאנחנו רוצים בגלל שאין ברירה, כמו שהיהודים ברחו מהאימפריה הרוסית בגלל הפוגרומים לא בגלל הציונות שלאף אחד פה לא יהיו סיפורים, עליה ראשונה, שנייה ושלישית חלקן הגדול לא היה בגלל הציונות אלא בגלל פוגרומים חיים, גם עכשיו הם יבואו והם יקבלו את אותו היחס המצוין, ואנחנו נספר להם סיפורים. תודה אדוני היו"ר זה הכי מעצבן, ואחר כך שרים וכל מיני חברי כנסת יספרו לנו שהעולים האלו לא בסדר, ולמה הם לא בסדר? עם כל הקשיים שלי שלפני כ-25 שנים שעליתי לארץ, באתי לארץ והיה לי אולפן, עם כל הקשיים, אולפן בסיסי, לא יכולתי להזמין תור למשרד הקליטה, היינו באים, יושבים ומקבלים אותנו, היו עשיתם כזו בירוקרטיה שאני מסתכלת על המסכנים ושואלת איך הם מסתדרים כשהם לא יודעים שפה, לא מכירים מקומות, ואין להם מקום אחר. פעם אחת צריך לקחת את כל עובדי משרד הפנים ומשרד העלייה והקליטה, לקחת אותם למדינה זרה, שאין להם את השפה, הם לא מכירים את הגאוגרפיה ולא את תחבורה ותסתדרו, בואו נראה אתכם. תודה, שמעון שגילה מהסוכנות היהודית. אז קודם כל נחזור על הנתונים, יש לנו כרגע עד סוף חודש יולי כ-2,040 אנשים, שמשובצים לטיסות, ועד אוגוסט עוד כ-635 אנשים נוספים. כל האנשים שהגיעו, גם בחודשים האחרונים ויש להם אישור ,GO קיבלו מאיתנו כרטיס טיסה, כמובן כולנו מבינים שמסלול GO כרוך עם ה-ONE STOP SHOP, ככל שיש - - - לא רגע, כל כרטיסי הטיסה הם רק ל-GO אף אחד אין לו אשרת עלייה?

מתוך ה-2,040 פלוס ה-635 אנשים יש גם אנשים ב-GO, מספרם מועט ביותר, מדובר בבודדים, אנחנו מבינים שה-GO כרוך ב-ONE STOP SHOP לכן הם בודדים. אבל אם אני עם GO ואני פונה לסוכנות, אני מקבל כרטיס? התשובה היא שכן. גם היום, כשאתם יודעים שאין ONE STOP SHOP? היום כמעט ואף אחד לא פונה, אנחנו לא מונעים מהם הם פשוט לא פונים. אבל המדיניות של הסוכנות היום, כל מי שיש לו GO של נתיב אתם מממנים לו כרטיס טיסה?

אבל אנחנו צריכים להיות הוגנים איתם ולהסביר להם מה - - - אבל אתם מסבירים להם שאין פה ONE STOP SHOP? משרד העלייה והקליטה אולי תפתחו את ה-ONE STOP SHOP כדי לאפשר לתור הזה לעבור לכאן ולפתור כאן את הבעיה? המצב לא השתנה, הכל טוב שם. כ-13,000 משפחות ממתינות. קבלת ההחלטות צריכה להיות בידי - - - אבל זה הדיון, הדיון הוא בדיוק על זה, כמובן שקבלת ההחלטות היא לא אצלך, אבל יש פה גם עמדה מקצועית. אבל ה-ONE STOP SHOP פתוח, רק לא פתוח בשביל הרוסים והאוקראינים.

הוא פתוח עבור הרוסים עד סוף חודש יוני, הם האריכו את זה, רק מה הבעיה? אף אחד לא יודע שם, זה הסיפור. גם שם, אני נמצא בסוף יוני, אני לא אקח כרטיס טיסה ב-GO כשאומרים לי שה-ONE STOP SHOP סגור. קודם כל צריכה להיות החלטה ברורה היום, ONE STOP SHOP פתוח עד להודעה חדשה לנוכח המצב, תראו בעוד שבועיים שזה לא עשה כלום, ששום דבר לא השתנה, אז תצמצמו, המשמעות היא שיש לנו אפשרות, יש כ-13,000 משפחות ממתינות ברוסיה נכון להיום, עכשיו מדינת ישראל צריכה להחליט אם היא רוצה שהם יעלו בהנחה שהם זכאי חוק שבות או לא רוצה. אם היא רוצה שהם יעלו, היא צריכה לסמן להם, חבר'ה תבואו לכאן ונדע לסדר לכם את כל התהליך, כי אם לא, הם את העזיבה שלהם הם יעשו, מי שקיבל החלטה להגר משם הוא יהגר, כי הוא החליט ששם הוא לא רוצה להיות. אנחנו כמדינה, תמיד זה היה ככה, אלא אם כן זה השתנה, מדינת ישראל אמרה אם זכאי חוק שבות רוצה להגר, אני רוצה שיבוא לכאן, עכשיו אם הם רוצים לבוא לכאן, אנחנו צריכים להגיד להם בואו, יש לנו מסלול שיודע לסדר לכם את זה, מה שלא קורה במדינות אחרות כי שם הוא לא אומר אוקי אני אהגר בעוד שנה, מי שנמצא שם היום ונמצא ברשימת ההמתנה אומר לעצמו, אני לא יודע אם העובדה שאני רוצה לצאת היום תהיה נכונה בעוד כחודש, זה ברור לכולם. כן, חבר הכנסת זאב אלקין. אדוני היו"ר אני מציע פה - - - סליחה, רק עוד לא נגענו במענק ההסתגלות, שגם הוא לא אצלכם אבל הוא חלק מהעניין, הוא חלק בלתי נפרד מהעניין. אדוני היו"ר אני רוצה לפנות פה דווקא לנציג המועצה לביטחון לאומי, זה אירוע שלדעתי הוא חורג מהתחום הצר של משרד העלייה והקליטה, כשהיה פה שר הוא הציג את הנימוקים שלו לסגירה, אנחנו גם אז חשבנו שזו טעות והתרענו בפניו שהמצב לא יציב.

אם היה קצת שינוי במה שהתרחש בסוף השבוע האחרון והיינו מוצאים את רוסיה במלחמת האזרחים, מעניין אותי איך שר העלייה והקליטה היה מסתכל בראי אחרי שהוא הסביר לנו שאין צורך והכל רגוע שהם והכל בסדר. זו עדיין עמדת משרד העלייה והקליטה, שהכל בסדר שם.

הרי זה יכל להיגמר אחרת, יכולנו להיות היום בדיון הזה ובו בזמן יש קרבות בפאתי מוסקבה, וכמובן ההשלכות היו אחרות, ואז היינו בוכים על זה שלמעשה במו ידינו אנחנו האטנו מאוד את קצב העלייה בזה שפרסמנו שההסדר הופסק. אבל היה פה פעמון אזהרה רני ואני פונה אליכם, כי זה אירוע ברמת ראש הממשלה לא אירוע ברמת שר העלייה והקליטה, אף אחד מאיתנו לא יכול לנבא מה הולך לקרות שם מחר בבוקר, ומי שחשב שהוא יודע, קיבל תזכורת בסוף השבוע הזה שהוא לא יודע. האירוע הזה הוא נגמר כאירוע פרטני, הוא לא נגמר כתהליך, כי ברור שנחשפה פה חולשה בתהליך הזה, כמו פרצה שקוראת לגנב להיכנס אתה לא יכול לדעת מה הולך לקרות שם ומתי. בסיטואציה הזו אני חושב שהדבר הכי מטופש שמדינת ישראל יכולה לעשות, דבר שיהיה בכייה לדורות אחר כך, זה להגיד, מסלול שאני הפעלתי כמדינה כמעט שנה ואתם מכירים אותו מצוין, אני דווקא עכשיו, בימים האלו, סוגרות אותו, כשכולם מסתכלים על מה שקורה שם, מבינים שיש חוסר יציבות ואף אחד לא יודע מה יוליד יום. ודבר אחרון שצריך לעשות אם יש בעיה של תקנים וכוח אדם וכדומה, ראש הממשלה יודע לפתור בעיה כזו, יודע לדפוק על השולחן ויודע להגיד, כשיש דיונים על העמדה שלנו וזה לא המקום לדיונים האלו, זה נמצא בחדר אחר בקומה אחת למעלה, כשיש דיונים על מה היא העמדה שלנו, אחד משני הנימוקים כבדי המשקל שראש הממשלה אומר זה על הסוגיה של המשך עלייה מרוסיה, מה שמגביל אותנו בנקיטת עמדה מדינית, ולא רק מדינית כזו או אחרת לגבי מלחמת רוסיה אוקראינה. אם זה באמת נימוק כל כך כבד משקל, לעשות היום את האירוע הזה, ממש עכשיו, אחרי כל מה שקרה שם בסוף השבוע, ולהמשיך עם ההחלטה שהטיפול של עליית החירום הולך להסתיים בתאריך ה-1 ביולי, תוך שבוע, זה פשוט לא להתייחס למה שקורה מסביב. אני קורא לך, כמי שמייצג את ראש הממשלה ומייצג את המועצה לביטחון לאומי כי צריך לתכלל את כל הגופים אלו, זה גם לא משהו חדש שהרוסים יקפצו ויגידו, זה משהו שעובד כבר שנה, זה רק להמשיך את ההסדר הקיים, לפחות בשלב הזה הייתי ממשיך איתו לכמה חודשים לראות מה המצב, מה הסיטואציה, הייתי מודיע שהוא ממשיך לכולם, לנתיב, לסוכנות כדי שיוכלו ליידע את מי שמעוניין לעלות, כי האלטרנטיבה שצריך להבין מה היא, זה תור של שמונה חודשים, שאני חוזר ואומר, וזו גם הערכה שנאמרה פה סביב השולחן, עוד מעט ההמתנה תהיה כשנה, כי ההמתנה של שמונה חודשים לתור היא נקבעה מאנשים שבמקביל הייתה אפשרות של עליית חירום. כל מי שבחודשים האחרונים עלו בעליית חירום, הממשיכים שלהם יצטרכו כולם עכשיו להיכנס לתוך אותו תור, אז מה שהיה שמונה חודשים נגמר פה, נתיב שם הערכה וזה כבר יהיה שנה,

יהודי שירצה לעלות מרוסיה הוא צריך תהליך של שנה, אין את זה בשום מקום אחר בעולם, לא מכיר מקום אחר בעולם שכדי לעלות צריך לחכות שנה. לא כדי לעלות, זה רק כדי לסיים את התהליך של המסמכים. לא זו רק פגישה ראשונה, יכול להיות שיהיו גם עוד פגישות אחר כך. יכול להיות שיהיו פגישות המשך וכדומה, זאת אומרת שאין את זה בשום מקום אחר בעולם, רוסיה היא דווקא מדינה, לפי כל הדעות, שנמצאת היום עם חוסר יציבות כזה או אחר מכל מיני כיוונים, זה לא חייב להיות מאי יציבות השלטון, זה יכול להיות משינוי מדיניות הגיוס, זה יכול להיות משינוי מדיניות בסגירת הגבולות, יש פה הרבה תהליכים שיכולים לקרות. איך אנחנו נסתכל בראי אחר כך כמדינה? כשיש שם קהילה יהודית, ענקית, כשפתחנו פה מסלול וסגרנו אותו בעיצומם של הימים האלו, מסלול שאנחנו יודעים איך הוא עובד, הכל מתורגל, הכל מסודר, אז משרד הקליטה אומר, זה דורש מאיתנו יותר מידי משאבים וכוח אדם שאנחנו לא מפנים למקום אחר. אני מבין, שמעתי,

יש מצבים שבהם מדינה צריכה לעשות קווץ' והבנו את זה במלחמה, אנחנו עדיין במלחמה, היא לא נגמרה ולהפך יש עכשיו רק יותר סיבות, אבל גם אם כן, אז לא יודעים למצוא כמה תקנים למשרד העלייה והקליטה? כתקנים זמניים, כמינוי זר,

כשמתכנס אצל ראש הממשלה דיון עם אגף תקציבים, הוא דופק על השולחן, הייתי באירועים האלו לא פעם ולא פעמיים,

כמו שידעו לפתוח את המסלול, הרי גם אז היו קשיים, אני זוכר את הדיונים, אני הייתי בין היוזמים של המסלול הזה בקבינט עלייה וקליטה, בסוף היו קשיים ובא ראש הממשלה, דפק על השולחן, אמר אני הקשבתי - - - זה היה ראש ממשלה אחר. אבל הכוחות נמצאים גם אצל ראש הממשלה הנוכחי, אני לא נכנס כרגע לוויכוח, השאלה אם יש רצון, זו שאלה אחרת. אני מאוד מקווה שיש רצון, כי כששואלים אותנו למה אנחנו נוקטים עמדה מאוד מוזרה בהתחשב במקומנו כחלק ממדינות המערב, אומרים על חשיבות העלייה מרוסיה,

כשצריך לעשות משהו מעשי לחשיבות העלייה מרוסיה, פתאום עושים הכל הפוך. כן, המועצה לביטחון לאומי. בוקר טוב, רן מהמועצה לביטחון לאומי.

אני חושב שהמצב כמו שתואר פה ברור לכולם, ראש הממשלה כינס כבר בשבת הערכת מצב. מבחינת משרד העלייה והקליטה שום

גם משרד העלייה והקליטה היה שם והמסר היה ברור. ראשית באמת צריך למסגר, זה אירוע מאוד משמעותי, אבל זה אירוע פנים רוסי וכך צריך להתייחס לזה, וישראל איננה מעורבת בזה ולא רוצה בכל העשייה סביב זה להיות פתאום חלק מהאירוע. שנית, זה כנראה לא נגמר ואנחנו צריכים להמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות ויתנו הנחיות למי שצריך. דבר שלישי, ופה לאור האמירה של חבר הכנסת זאב אלקין, ויושבים פה משרד העלייה והקליטה, נאמר בפירוש לעשות כל מה שנדרש, כי במידה ויהיו התפתחויות בתחום של האזרחים הישראלים וזכאי חוק השבות, לעשות כל מה שצריך כדי להיערך לאירוע הזה. כשיהיו התפתחויות זה יכול להיות כבר מאוחר. לא, להיערך עכשיו.

לא היערכות,

אתה נמצא במצב שיש לך פתרונות, אבל יש לך כ-13,000 משפחות - - - אבל קודם כל 13,000 המשפחות זה לא מהיום, שלא תתבלבלו. אבל היא הנותנת, הם ממתינים, שנה. יושבים פה אנשים לא רלוונטיים, אני לא הייתי בדיון הזה, לפי דעתי קיימת בעיה, אני עדיין לא הבנתי אם קיימת בעיה, ואם הולכים לסגור משהו ב-1 ביולי,

הפנייה הזו תעבור מיד וגם הם שומעים, ואני מניח שכולם רוצים אותו דבר ויעשו את מה שצריך. התשובה היא כן, אבל אתה טועה. אני אגיד לך מה יהיה וזה יהיה גם בסיכום הוועדה, יש שני דברים שראש הממשלה צריך לעשות עכשיו באופן מידי. דבר ראשון, להורות על פתיחה של מרכזי ה-ONE STOP SHOP, לפחות על שלושה מרכזים ברחבי הארץ לאלתר, עד להודעה חדשה, כולל להודיע את זה שם, ש-13,000 הממתינים ידעו שיש להם את האפשרות לבוא לכאן ולהתקבל כאן בתהליך של ה-,GO NO GO כמו שהיה עד חודש אפריל. כולל סידור ביטוח בריאות, כי היה הסדר. כולל כל המשמעות, כי הסיפור של מה שקורה שם, כשזה יתפוס את זה שאי אפשר לצאת משם תגיד אוי שלא יצאו, חבל שלא באו. ואם מחר יחליטו לסגור את משרדי נתיב שם, זה ככה בשנייה, מה תעשו? זה לא עובר תהליך שם אתה יודע. רני אתה צריך להבין מה הסיטואציה היה פה שר העלייה והקליטה והוא הודיע רשמית שהוא סוגר, פורסם בתקשורת גם לפני ההופעה שלו וגם בעקבות ההופעה שלו, ולכן היהודים שם יודעים שזה נגמר, היה פה לחץ גדול עליו, ובעקבות הלחץ הוא האריך את זה בחודש ואחר כך בעוד חודש עד סוף יוני ואמר שזהו בסוף יוני זה נגמר לעולים מרוסיה, כולם יודעים את זה, לכן מבחינת האנשים שם זה לא קיים. לכן זה לא אולי, זו הסיטואציה כרגע. אמר גם נציג הסוכנות פה, שהם מסבירים גם לאנשים שזה נסגר, שאין יותר את האופציה. עכשיו צריך להבין מה ההפרש של האופציה, בעליית חירום, תוך שבועיים בערך אם הכל בסדר, קיבלת כבר את המעמד ובשבועיים האלו קיבלת את ביטוח הבריאות, אם אתה זכאי חוק השבות שלא רוצה לחכות שם ברוסיה, אלא בא לפה ומנסה להסדיר את זה בנתיב פה, זה לוקח כארבעה חודשים לפחות במצב הטוב, כולנו מכירים את המסלול, ועוד עם הבלגן שיש היום - - - לא זה חצי שנה בנתיב, הוא גם לא מקבל כלום, הוא מקבל אשרה, ואז עוד חצי שנה במשרד הפנים. הוא לא יכול לעבוד ולא לעשות כלום עם זה, זה לפחות שנה. רני תהיה איתי רגע, הוא לא יכול להגיע לנתיב כי הוא צריך להגיע קודם למשרד הפנים ויש תורים והלשכות - - - סליחה אלי, תודה. ולכן איזה בן אדם, כשהוא יודע שמחכה לו בלגן של בין ארבעה לשישה חודשים, בלי ביטוח בריאות, בלי יכולת לעבוד ובלי שום סיוע ילך למסלול הזה? הרוב לא, רק מי שיכול להרשות לעצמו, מי שיש לו הרבה כסף להביא איתו, זה מה שהוא יעשה. אנשים שאין להם הרבה כסף להביא איתם, ואני לא מדבר על זה שהם צריכים לממן לעצמם את הטיסה, אבל אנשים רגילים, מה שהם צריכים לדעת זה שמדינת ישראל החזירה את המסלול שהיה קיים. זה נאמר שוב ושוב, זה נרשם. אני לא יודע, יושבים פה אנשי משרד העלייה והקליטה וזה נראה כל כך טרוויאלי, יועבר מיד אחרי הדיון. אתם צריכים שיקרה איזה אסון כדי שהאירועים יסתדרו?

תכף אני אתן לאורחים מבחוץ, אני רוצה שיסיימו משרדי הממשלה. רשות האוכלוסין, בבקשה. אין לי משהו מיוחד להתייחס, ככל שיפתחו ה-ONE STOP SHOP אנחנו ערוכים. אתם יודעים לתת מענה ב-ONE STOP SHOP? אין מניעה בעצם לחזור למצב הזה. אנחנו יודעים לכווץ ויודעים להרחיב. אז זה הזמן להרחיב. כרגע משרד העלייה והקליטה מכווץ ומרחיב בהתאם לכמות הפניות שיש לו. תודה, אני רוצה לפתוח את הדיון עוד קצת- - - שנייה דקה, אני רוצה להגיד שאנחנו ישבנו בהמון דיונים ואתם כל הזמן אמרתם שבגלל העולים החדשים אז זה לוקח ממכם משאבים, ואחר כך מתברר שזה פוגע באזרחי ישראל בקבלת דרכון, הטענה הזו עדיין עומדת בקנה? סליחה אני אענה במקומך, זה לא משנה כי ה-ONE STOP SHOP בעצם פותר את הבעיה מהסיבה הפשוטה כי הם לא באים למשרד הפנים בכלל ולא לרשות האוכלוסין, הם באים למרכזים של משרד הקליטה ושם נגמר כל האירוע. לא, לא, לא, חבר הכנסת עודד פורר. קודם כל אני אדייק את מה שאת אומרת, את מציגה את זה ככה אבל כל מי שבא וקובע תור, גם אזרח ישראלי, לוקח לו זמן לקבל שירות,

זה הכוח שמדינת ישראל נתנה לנו, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום שאנחנו מסוגלים. מה שנאמר בעבר לגבי הדרכונים, שהתור לדרכונים של עשרות אלפי עולים שהגיעו, לקחו דרכון ועזבו בחודש הראשון את מדינת ישראל, לקחו בעצם תורים לעשרות אלפים של ישראלים שרצו דרכון, לא קשור לאזרחות, דרכון הוא מקבל אחרי שהוא כבר אזרח ישראלי וקיבל תעודת זהות, זה מה שנאמר. גם זה לא כל כך נכון אבל בסדר. גם לא כל כך בנתונים שאתם הצגתם בוועדה,

שמעון כהן, אחר כך שמעון כצנלסון, אחר כך אלי נכט. היו"ר, אני חושב שצריך לקחת את הדיון למקום אחר, זו ההזדמנות, יש פה הזדמנות למדינת ישראל להביא כמות גדולה של עולים ולא להתחפר בתהליכים, כי ברגע שמתחפרים בתהליכים ולא מוצאים את זה כחזון של אנחנו רוצים עכשיו להגדיל את כמות העולים כי יש לנו הזדמנות להביא, כי יש לנו מצוקה ולקצר את כל התהליכים, אז נשאר בהתחפרויות. תודה, סניה כצנלסון בבקשה. אני שמעון נעים מאוד לכולם, יו"ר הוועדה אני חושב שכל הדיון הזה מיותר, צריך להגיד חד וחלק שכולם יגיעו לכאן, ואנחנו נקלוט אותם בעיר אשדוד, עם הממשלה או בלי הממשלה נקלוט אותם, כבר אמרתי את זה, אנחנו שולחים את זה לרוסיה, מי שרוצה להגיע אנחנו נקלוט אותו, בין אם ייקח לו שנה או ארבעה חודשים. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים במצב שמחר יכולים להיות שם פוגרומים או כל דבר אחר ויחפשו מי אשם, אנחנו מכירים את זה, אנחנו באנו משם, יחפשו מי אשם, אנחנו נשב פה ונחליט אם יהיה תקן אחד יותר או תקן אחד פחות, מה אנחנו נעשה, האם נקלוט או לא, בשביל זה יש את מדינת ישראל, שכל יהודי יכול לעלות למדינת ישראל, מדינת ישראל היא המקלט שלו. על מה אנחנו מדברים אני לא מבין, אם יהיה עוד תקן של משרד העלייה והקליטה או תקן של משרד הפנים, את מי זה מעניין בכלל, כל מי שיכול להגיע שיגיע, אנחנו נקלוט אותו בכסף שלנו, בכסף של תושבים, בכסף של מדינת ישראל, תודה רבה. תודה, אלי נכט, אחריו קונסטנטין שוויביש, בבקשה. קודם כל אני מתחבר למה שאמר שמעון כהן לגבי נושא ההזדמנות, למדינת ישראל לוקח עשרות שנים להצמיח רופאים, מהנדסים ואנשים שיודעים להצעיד את הכלכלה שלנו קדימה, אפשר לקבל את כולם כרגע על מוכן, היום אירופה מוכנה, ומשלמת עשרות אלפי אירו לאנשים רק שיגיעו, אצלנו עד לא מזמן לדוגמה, מקרב הרופאים, כל רופא שלישי במדינת ישראל היה דובר רוסית, הם יצאו לפנסיה, אין מישהו שימלא את החסר, למלא את החסר זה בלתי אפשרי, זה ייקח שנים ארוכות. השנה נקלטו כ-950 רופאים במדינת ישראל ולא נותנים להם לעבוד היו"ר, זו פשוט הזיה, אם המדינה תבין, תפסיק לחלק מי מצביע למי, אם אני עומד בראש ש"ס הוא יבוא להצביע לי או לא, אם אנשים יסתכלו על המדינה כמדינה, ומה תורם לה אז כולם יבינו שאין פה מחלוקת, כולם יבינו שזה תורם למדינה, זה דבר ראשון. דבר קטן נוסף אדוני היו"ר, רק כדי לעשות סדר כיוון שאני עורך דין שמתעסק בזה המון שנים, איך היום העולה אמור לעשות את העלייה? כי ברגע שאנשים מסביב לשולחן פה יבינו את התהליך, הם יבינו שזה פשוט בלתי אפשרי נכון להיום. אני לא בא להאשים אף אחד, אני רק מספר את המצב ומתאר את המציאות, האדם מגיע לפה במטוס, אמנם בכסף הפרטי שלו אבל הגיע , הוא צריך לקבוע תור לאשרות, כי לפני שמגיעים לנתיב הוא צריך מעטפה לנתיב, כדי לקבל מעטפה לנתיב הוא צריך לקבל תור באשרות במשרד הפנים, אין תור באשרות של משרד הפנים, אני לא מאשים, יכול להיות שאזרחי ישראל קודמים בקבלת דרכונים, אני לא נכנס לזה, אבל רק כדי להבין את המציאות, אתם מדברים על בין ארבעה חודשים לחצי שנה, אין סוף, אין תור ואם אתה כבר מצליח להגיע כי פתחו מייל, ויכול להיות שבסוף זה כן אפשרי דרך נקודה מסוימת, אתה מחכה לתור מספר חודשים, אחר כך מחכה עוד כמה חודשים כדי להגיע לנתיב, ואחרי נתיב אתה מחכה עוד מספר חודשים כדי לחזור חזרה להנפיק אזרחות, כי אתה לא מקבל אזרחות. אדוני היו"ר לכל הפחות זה מעל שנה ואולי הרבה הרבה יותר, אין בן אדם שמסוגל לממן שהות של שנה פלוס במדינת ישראל, אפילו אם הוא אזרח שוויצריה.

רק יצוין שכל הזמן שהוא במעמד הזה הוא גם לא יכול לעבוד כאן. קונסטנטין שווביש ואחריו אלכסנדר גולדשטיין. שלום, אני קונסטנטין שווביש, אחראי החינוך במשלחת - - - בסוכנות היהודית בשנות ה-2000 ואני רוצה לספר לכם כבוגר מהפכת קירגיזיה בשנת 2005 ובוגר מעמד באזרבייג'ן ובאוזבקיסטן,

המצב משתנה כל 10 דקות, אם היום רגוע זה לא אומר שבעוד 10 דקות זה יהיה ככה,

השנייה, יש עוד דבר חדש, רוסיה היא מדינה גדולה, אפילו יותר גדולה מאוקראינה, כלומר הניסיון של מלחמה באוקראינה - - - זו חשיפה פה. כי יש אנשים שלא מבינים בזה לצערי הרב. הנסיעה מחרקוב ללבוב זו נסיעה שהיא פעלה בתוך המלחמה היום - - - אתם לא תגיעו לשדות תעופה מהר מאוד, אולי דרך קווי תקשורת מסודרים שהם יכולים להיות במצב חירום, אני לא מדבר על אינטרנט אפילו, אני מדבר על סלולרי ועל קווי, גם בהיעדר תשתית אנושית אשר הייתה פעם, אני מדבר על כל מיני ארגונים, גם הסוכנות היהודית וגם לשכת הקשר, כי מה שנשאר לנו זו הקהילה, וצריך את מה שעשו במלחמה הזו, מה שקיים היום, היום הסוכנות היהודית ולשכת הקשר בנו שיתוף פעולה, הקשר צריך לפעול גם ברוסיה מכיוון שאחרת זה לא יעבוד, לתשומת ליבכם של כל האנשים שמעורבים בכך, צריך תשתית ושיתוף פעולה. דבר נוסף שחשוב ביותר, את ה-GO NO GO צריך לחדש בפורמט מלא עם נקודות בשדות תעופה, כמו שצריך ואז זה יעבוד, אחרת זה לא יעבוד. דבר אחרון, כמו שאמר מנכ"ל אופק, המון אנשים יושבים במדינות הגובלות, ואנחנו צריכים לפתוח שם וכן לעסוק בעידוד עלייה, אין בזה שום בושה, צריך עידוד עלייה וכמו שנאמר אנשים שבאים מגרוזיה וקזחסטן כמו שאמר אלי, הם יכולים להגיע למקומות טובים יותר מבחינתם, ואנחנו צריכים אותם פה, אנחנו צריכים לפתוח שם גם עידוד עליה וגם זהות יהודית.

אלכס גולדשטיין, המחלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית.

בדיוק קונסטנטין הנחית לי פה עם עידוד העלייה, הכל נאמר כבר על רופאים, גם על היעדר אולפנים, לא חדש לאף אחד, אני מסכים עם החברים כאן. מה שכן, וזה נאמר גם באחת הישיבות של הוועדה הזו, מאוד מאוד קשה להתווכח עם מה שבן האדם מרגיש, ורבים מדוברי הרוסית, אני קצת יודע רוסית כמו חברת הכנסת מלינובסקי שדיברה לפני, אנחנו מרגישים עם כל התמורות האחרונות שהמצב הוא לא נעים, ולא כל כך רוצים אותם, זה משתקף

וזו תקשורת שצורכים אזרחי רוסיה

אפתיע בגילוי נוסף, הם לא קוראים לא YNET, לא N12 , הם קוראים תקשורת רוסית וזה לא נראה טוב. עידוד עלייה צריך להתחיל בזה שמדינת ישראל תתחיל להשקיע באפיקי פרסום שם, כי אם יתחדש כל התהליך של GO NO GO ויתחדשו כל הדברים, הם חייבים לדעת, כי כרגע הם מקבלים מידע שלילי על כל מה שקורה במדינת ישראל, ודבר קטן שאני רוצה לתקן במעט את נציג המועצה לביטחון לאומי, זה לא עניין פנימי של רוסיה מסיבה אחת מאוד פשוטה, כי ב-48 השעות האחרונות, כמות המידע הנוגע לאבא של פריגוז'ין ולאבא המאמץ שלו היא עצומה, יהודי, יהודי ויהודי, אבל זה שהוא יהודי פתאום זה עולה בכל מנועי החיפוש ואנחנו יודעים מי אשם תמיד, הוא, זלנסקי והנוכחים בחדר הזה. לכן לא הייתי מתייחס לזה כעניין פנים רוסי ולו מהעניין הזה, אנחנו יודעים אילו רוחות אנטישמיות יכולות לעלות כל רגע שם,

תודה רבה, יאיר סמוליאנוב. אני אחר כך אבקש התייחסות של משרד העלייה והקליטה בהקשר של הפרסומים גם לתקציב עידוד העלייה. תודה, אני רוצה להחזיר אותנו לשנייה לאמצע פברואר, תחילת פברואר שנת 2022 שבו כולם יודעים שיש הליכים מסוימים שקורים, אנשים קוראים לאנשים שנמצאים שם לבוא, לעלות ולחזור, אבל לחלק מהאנשים גם נוח והם מרגישים בסדר, ועד שלא תוקפים אותם הם נשארים במקום הנוח שלהם, ואז מגיע 24-25 לפברואר ואת ההמשך כולנו יודעים. היינו רחוקים 100-150 קילומטר מכך שה-24-25 לפברואר יחזור עכשיו עוד פעם, היה קורה אותו הדבר, ואני חושב שכדאי שכשיגיע הסיפור הזהה אנחנו נזכור איפה היינו שנה שעברה ונלמד מהטעויות שלנו. דיברנו פה הרבה על סוגית ה-ONE STOP SHOP, לי חשוב להגיד שאנחנו מדברים פה על חבילה כוללת, כי אנחנו עדיין לצערי כבוד היו"ר נהיה פה עוד פעם השבוע בדיון על סוגיית האולפנים, משרד החינוך אמר בשבועות האחרונים שתורי ההמתנה ירדו, הם לא ירדו כי נוספו מורים, הם ירדו כי הפסיקו לפנות, ואנחנו נגיע למצב שאם עוד פעם העלייה תגדל אז נגיע שוב לאותו המצב. אנחנו נמצאים בסיטואציה כמו שדיברו קודם על סוגיית הרופאים, חוץ מ-950 הרופאים שנמצאים כאן יש המון רופאים שנמצאים שם שחשובים האם לעלות או לא לעלות, האם להגיע או לא להגיע, ויותר מזה אני אגיד, חוץ מה-ONE STOP SHOP, אני חוזר על זה שוב פעם, יש כיום סיטואציה שבה בן אדם מגיע לארץ ולפני שיש לו מעמד הוא לא יכול לעבוד ואין לו ביטוח בריאות, ויש לזה תקדים, הגיעו לכאן פליטים, קלטנו פליטים, וכיום מדיניות הממשלה היא כרגע כן לתת להם מדיניות אי אכיפה בתעסוקה, ולתת להם ביטוח בריאות, אין שום סיבה מחר בבוקר, היום אחרי הדיון, לא לתת את אותו הדבר לאותם אנשים. נקודה אחרונה, אנחנו מדברים פה הרבה על סוגית קליטת העלייה, והתחושה שלי לפעמים שיש פה תחושות בחדר שאנחנו כאילו מדברים על עול מסוים, אוי איזו באסה, יש קליטת עלייה וצריך להיערך, חברים, זה לא עול, זו מתנה, זו זכות וכשאנחנו מדברים על זה שמדינת ישראל תהיה פתוחה לקליטה ולקיבוץ גלויות לעלייה היהודית, בואו נסתכל על זה לא כעול, לא כמעמסה, אלא כמתנה והזדמנות ונתייחס לזה ככה, תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יבגני סובה. תודה רבה אדוני

אני פספסתי את תחילת הדיון אבל חלק מזה ראיתי באתר, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, יש בחדר נוכחות של אנשים עם כיפה על הראש, אז תמיד אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן לך סימנים מתי כבר תבין שזה סימן גדול, זה נוגע בעיקר ליהודי רוסיה, אני לא יודע כמה מהם ישמעו את הדיון הזה, יש כבר יותר מידי סימנים כפי שנאמר פה שמחכים עד הרגע האחרון, אל תחכו עד הרגע האחרון, כי מה שקורה פה שבמדינת ישראל באמת היא המקום של היהודים, אל תחכו לרגע שחס וחלילה נצטרך לשלוח מטוסים ולעשות את מבצע שלמה ולכן זה דבר אחד. אני לא נכנס לשיקול, אני מבין למה מתקשים לעשות את זה, אנחנו לא פעם דיברנו בוועדה הזו לגבי העברת כספים,

אנשים היום לא מגיעים, ופה אני אומר לאנשי המועצה לביטחון לאומי ולכל החבר'ה שמתעסקים גם בהיערכות, זו לא שנת 1991, אנשים באים עם כסף, הם לא רוצים לבוא בלי כסף למדינה וזה לגיטימי, ואם בנק לא מקבל את הכסף משם, ואני כבר לא מדבר על מכירת הדירה ורכוש, אז בן אדם אומר מה אני אקפוץ לישראל? אז אני אחכה עד הרגע האחרון, זה אותו דבר, או שאני אשאר שם בלי כלום או שאני אהיה בישראל בלי כלום. אני אומר לך אדוני היו"ר, אם ראש הממשלה לא ירים טלפון לבית הלבן, לא יישב ולא ידבר עם האמריקאים על נושא הכספים של העולים הנושא לא ייפתר, האמריקאים יכולים לפתור את הסוגיה של הסנקציות נגד הבנקים לגבי הרכוש של העולים החדשים, רק ברמה של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית אפשר לפתור את הבעיה הזו, אם נשיא ארצות הברית לא יכול לפתור את הבעיה, אז יש לנו בעיה, זה דבר ראשון. דבר שני, בשבת כשהתחיל כל הבלגן הרמתי טלפון לאנשים באל על ושאלתי אם הם משנים טיסות או לא, אני גם עובד בשדרת התעופה, אמרו לי שאין שום שינוי, הטיסות של אל על ממשיכות כרגיל, אני אומר דבר פשוט, אנחנו צריכים אולי גם עם הצד הרוסי אני לא יודע, אנחנו צריכים לבנות מערך של הטסת עולים בלי קשר לטיסות סדירות של אל על, אני לא רוצה שהסוכנות תרכוש עכשיו כרטיס לעל אל, בואו נראה אם יש עכשיו קבוצה של בין 300-500 עולים, בואו נקיים טיסות מיוחדת, לא טיסות שהסוכנות רוכשת מעל אל כרטיס, ראינו מה היה בשבת, בשבת כל הכרטיסים נחטפו בדקה אחת, וזה לא משנה אנשים בורחים לכל מקום, זה לא משנה שבארץ לא כולם יוכנסו פה על ידי משטרת הגבולות,

פשוט רוכשים כרטיסים כי רוצים לברוח משם. אני פונה כרגע לנתיב ולסוכנות היהודית, אם יש לכם כרגע אנשים שממתינים לעלייה אז תסכמו עם חברות התעופה שעדיין טסות לשם שיהיו טיסות מיוחדות, צריך לסכם את זה מול הממשל הרוסי, אתה לא רוכש כרטיס סתם, כי אנחנו יודעים שהביקוש עולה וגם שזה עולה הרבה כסף לסוכנות. דבר אחרון, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד בקול ברור לכל החבר'ה שכרגע יושבים בממשלה, זה לא אירוע פשוט, זה אירוע מיוחד, במקום שאנחנו נבזבז אחר כך מיליארדים להצלת הנפשות, בואו נשקיע כ-100 מיליון וניתן להם לעלות לפה, ואפשר לעשות את זה, אתם צריכים לרדת לרזולוציות של המשרדים שעוסקים בזה, כולל משרד העלייה והקליטה, כולל משרד החינוך והאולפנים, כולל משרד השיכון והבינוי וכולל כל הכסף של ההסתדרות, יש פה אירוע בסדר גודל לאומי, זה ממש אירוע, אתם צריכים לטפל ולתת פתרונות לאירועים בסדר גודל לאומי, יש פה אירוע יותר גדול ממלחמה, תודה רבה. תודה רבה. משרד העלייה והקליטה, אחד היעדים שמפורסמים אצלכם גם באתר ומבחינת מידע בתוכניות העבודה זה עידוד העלייה וחזרה לישראל, עכשיו יש סדר גודל של כ-13,000 משפחות שממתינות במוסקבה וסנט פטרבורג, יש השקעה של תקציבים של עידוד עלייה שאנחנו ראינו שבעצם קפצו באופן דרמטי לגבי צרפת וצפון אמריקה, וירדו דרמטית לגבי רוסיה. אם היעד שלכם הוא לעודד עלייה ולהביא לפה כמה שיותר עולים, יש פה מקום מסוים שממנו רוצים לבוא לכאן, שם אתם מצמצמים וסוגרים, ובמקומות שצריך להשקיע הרבה יותר כסף גם לא תגיעו למספרים האלו, אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה. לגבי תקציבי הפרסום, צודקים פה לחלוטין, צריך להיות פרסום והשקעה בפרסום בשפה הרוסית שם, לגבי כל אותם זכאים שאתם יכולים להגיד להם חבר'ה אתם יכולים להגיע לכאן, מסלול ה-GO NO GO פתוח לכם, אתם הולכים לשנות את המדיניות שהצגתם כאן בהשקעה בעידוד עלייה יותר במערב אירופה וצפון אמריקה, לעומת המקום שבו כרגע נמצא המשבר הכי גדול של הקהילה היהודית? אני לא מכיר עוד קהילה יהודית בעולם שנמצאת תחת אירוע כזה. כרגע אני לא יודעת על שינוי מדיניות, תוכנית העבודה שנקבעה זו תוכנית העבודה שהוגשה. לגבי שיווק, השיווק הוא ייעשה בכל העולם, כמובן אם יהיה צורך ממוקד ברוסיה לגבי - - - מה זאת אומרת אם יהיה צורך אני לא מבין,

אתם לא מבינים מה המצב? יש שם כ-13,000 משפחות שממתינות שם,

אם וכאשר נפתח אנחנו נעדכן כמובן, אבל כרגע אנחנו לא במצב שאנחנו פותחים. אתם לא רוצים ש-13,000 המשפחות האלו יעלו לישראל? אנחנו מאוד רוצים. אז מה שאתם עושים כדי שהם יעלו לארץ? אבל זה לא משהו שהוא שנה, 13,000 המשפחות שממתינות זה לא משהו שהוא חדש,

זה לא בגלל מה שקרה בסוף השבוע. זה היה לא בגלל זה, אבל היום זה הפך להיות עוד יותר דרמטי. נכון שהם יכלו לעשות את זה בעוד שנה כשיגיע התור שלהם בנתיב, אבל נתיב עובד הרבה פחות לאור מה שקורה, דיבר פה נציג המועצה לביטחון לאומי, כולנו מבינים מה המצב שם. זה ההבדל,

זה שאלו אותם ה-13,000 זה נכון, אבל להגיד להם חכו בין שמונה חודשים לשנה לנתיב, לתהליך בדיקת המסמכים ואז יכול להיות שמזמינים אותך לפגישה שנייה או שלישית כי צריך עוד בדיקות והשלמות, ואחר כך תחכה עד שתיקח לך כרטיס טיסה - - - אני לא רוצה לנקוט במילים מאוד קשות, אבל מהדיון הזה עולה דבר אחד מאוד פשוט, משרד העלייה והקליטה קיבל החלטה להפקיר את הקהילה היהודית ברוסיה, זו המשמעות, אין משמעות אחרת לכל מה שעולה מהדיון כאן, זה היה נכון לפני האירועים של סוף השבוע וטענו את זה, וזה הפך להיות נכון פי כמה נוכח מה קרה בסוף השבוע שהוכיח שמה שאמרנו כאן קודם הוא בעייתי. המצב שם לא השתנה לטובה, הוא לא השתנה לטובה כשקיבלתם את ההחלטה לצמצם את ההקלות לעלייה משם, ובוודאי שהוא לא השתנה לטובה שם בסוף השבוע האחרון, ולכן אני אומר לכם וזה המסר, הוא יעבור גם במכתב של הוועדה לראש הממשלה,

אומר את זה גם לנציג המועצה לביטחון לאומי, זה אירוע שראש הממשלה חייב להתערב, זה לא אירוע שעובר ליד, תור של שנה וכ-13,000 משפחות שממתינות, שהביעו רצון לעלות למדינת ישראל הוא לא משהו שאנחנו יכולים להשלים איתו, באזור שהוא נמצא בחוסר יציבות משווע. מדינת ישראל קמה בשביל זה, ואני לא רוצה להגיד חס וחלילה עוד לאן הדברים האלו עלולים להתפתח בהקשר של האווירה כלפי הקהילה היהודית. אני רוצה לסכם את החלק הזה של הדיון ואנחנו נמשיך מיד אחר כך לדיון בנושא סטטוס מתן אשרות לשינוי מעמד בישראל, כי בעצם בכל הדברים האחרים ממשלת ישראל, וזו הכותרת, לא שינתה כלום נוכח מה שקרה בסוף השבוע, לא שינתה כלום מההתנהגות שלה, ובמובן הזה הוועדה באופן קטגורי סבורה שאין הלימה בין התנהלות הממשלה לבין המצב בשטח. אי אפשר להשלים עם 13,000 משפחות שממתינות שם למעלה משנה, בוודאי שאנחנו לא יודעים מה צופן המחר. לפיכך הוועדה מבקשת מראש הממשלה להורות מיד על פתיחת כל מרכזי ה-ONE STOP SHOP, ולפרסם את זה גם בשפה הרוסית לטובת העולים מרוסיה באמצעי התקשורת ובכל כל השיווק. הוועדה קוראת לשנות את הפרדיגמה של ההשקעה, ולהחזיר את ההשקעה בפרסום ובשיווק ברוסיה נוכח ההזדמנות לעלות משם קהילה יהודית גדולה וזכאי חוק שבות. הוועדה שבה וקוראת לממשלה וגם כאן אני מבקש את התערבות ראש הממשלה, וזה גם יהיה במכתב, לפתור את סוגית האולפנים, זה כבר לא אירוע ברמת שר אוצר, שר קליטה, שר חינוך מתקשקשים פה כבר חצי שנה עם הסיפור הזה, צריך לסגור את הסיפור הזה, ולסגור אותו מידית, וזה גם צריך להיות מפורסם גם, צריך להבין, מי שהולך לעשות עלייה יודע שיש כאן משבר באולפנים, הם יודעים שאי אפשר ללמוד כאן עברית, זה חייב להיפתר מידית. דבר נוסף הוא חזרה למענק ההסתגלות, מענק ההסתגלות הופך להיות לדרמטי עוד יותר בתקופה הזו, כמו כן, בהקשר של הדברים שאמר חבר הכנסת יבגני סובה, הסוכנות מתבקשת בהיבט הזה להכין מערך של מטוסים חכורים יהודים לעליית GO NO GO ולפרסם את זה לעולים, יש לכם אפשרות להגיע לכאן, מסלול ה-GO NO GO פתוח, ויש לכם גם טיסות שהן מחוץ ללוח הטיסות הסדירות שמגיעות לכאן, הסיפור של מה שקורה עם כרטיסי הטיסה מרוסיה החוצה הוא ברור לחלוטין, הדברים האלו נעשים בתחומים אחרים ויכולים להיעשות גם כאן. הוועדה רואה את מדיניות משרד העלייה והקליטה, אין לי אפילו את המילים להגיד עד כמה הדבר הזה הוא ברמה של הפקרת הקהילה היהודית שם, לא פחות, ואני קורא לשר לשנות כיוון, זה היה נכון לשנות כיוון עוד לפני הדיון הזה, אבל זה נכון פי כמה לשנות כיוון אחרי סוף השבוע. אני נועל את הדיון בנושא הזה.